אני חושב שאתם צריכים להודות לסיעת יהדות התורה,

חסכנו לכם ישיבה.

כמה

ולוועדת הפנים אושרה ההצעה שעוסקת באיכות הסביבה בפל קל, והנושא הזה, חברי הכנסת שחלקם הגישו אותו לפני חודש לוועדת הפנים, בדקנו אתם והם ביקשו שזה יהיה בוועדת החוקה.

אני רק צריכה להגיד את זה כאן. אם יבגני סובה פה, הוא ידע לנמק. אני יודעת שהם ביקשו את זה במיוחד בוועדת

לוועדת החוקה שדנה כרגע בתקנות הקורונה ולהעלות את הנושא של נישואים בחו"ל בתקופת הקורונה עכשיו,

ולא במסגרת דיון שיש לו התחלה וסוף והוא לא

אם יושב-ראש הוועדה

שמראש היינו חושבים שהכי טוב שיתחתנו פה, אבל לצערי,

דווקא מיהדות התורה, מונעים את זה לאורך

בקשת יושבת-ראש הוועדה המיוחדת לנגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה להעברת הצעה לסדר-היום בנושא החמרת אי-ביטחון תזונתי בצל הקורונה,

אני מבין שזה בהסכמה.